אני פותח את הישיבה. מי מציג את אישור ההעדפה האזורית במסלולי הטבות של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית?

צוהריים טובים. מה אתם רוצים מאיתנו? לרשות יש מסלולי הטבות בנושאים שונים, כאשר אם הדירקטוריון שלנו,

מעוניינת לתת העדפה על בסיס אזורי

המטרה שלו נועדה לפתח מעבדת חדשנות שתוקם בעיר, שתעבוד עם ה-CERT. CERT זה למעשה מערך שמיועד לתת, ונותן מענה לסיכונים פיננסיים וסייבר ותחום הסייבר, ועל המערכת הפיננסית. יש לנו רצון להקים שם מעבדת חדשנות כדי שחברות מהתחומים האלה יוכלו לעבוד יחד עם אותו מרכז CERT על מנת לפתח את היכולות שלהם, כי שם למעשה נמצא המאגר הלאומי של סיכונים ותקיפות סייבר בתחום הפיננסי. בגלל שיש כאן רצון ובגלל החלטות ממשלה שהיו גם בעבר, שכולנו מכירים, בנושא חיזוק העיר באר שבע והמיקוד של תעשיית הסייבר בעיר הזאת חשבנו לנכון במיוחד לאור הממשק שיש עם ה-CERT, עם אותו מרכז ידע שנמצא ספציפית רק בעיר הזאת שהמעבדה צריכה לקום בעיר הזאת, ולכן אנחנו מגיעים לקבלת אישור הוועדה. רק על באר שבע או שעוד עיר? כמו שאמרתי,

יש את באר שבע ואת העיר חיפה. בעיר חיפה יש למעשה מסלול - - - הוא דיבר על באר שבע עד עכשיו. כן, זהו, ראיתי שהוא לא דיבר על חיפה. עד עכשיו זה היה על באר שבע. עכשיו חיפה. חיפה, במסגרת החלטת ממשלה שהתקבלה בשנה שעברה קבעה הממשלה שהיא רוצה לחזק את היכולת של העיר חיפה. במסגרת החלטה של פיתוח כלכלי של מחוז צפון וצעדים משלימים לעיר חיפה היא הקימה צוות בראשות מנכ"ל משרד האוצר, אם אני לא טועה, שהקים תוכנית, שבדק את היכולות. שי באב"ד? כן.

זאת החלטת הממשלה. היה מועד לעשות, ולכן בגלל שרשות החדשנות, כמו שכבודו מכיר והיה מעורב הרי בתהליך של הקמה של רשות החדשנות - - בטח. - - זה למעשה הגוף שהוא זרועה הארוכה של המדינה. באוגוסט 2017 ועדת ההיגוי פרסמה המלצות. ההמלצות האלה היו להגדיל את יכולות היזמות שיש בעיר חיפה, והיא המליצה על כך שרשות החדשנות בגלל שהיא זרועה הארוכה של המדינה בתחומים האלה של מחקר ופיתוח ויזמות, תוכניות כמו חממות שאנחנו מפעילים כבר קרוב ל-40 שנה תהיה הגוף שיפעיל במסגרת המסלול. הנימוקים שיש לעיר חיפה בגלל היכולות שיש כבר היום בעיר הזאת, זאת עיר מאוד חזקה מבחינת היכולות של הרבה מאוד חברות גדולות,

אבל יש הרבה מאוד חברות גדולות וסטרטאפים. יחסית רק 9% מכלל הסטרטאפים במדינת ישראל, למרות שהרבה מאוד חברות רב-לאומיות נמצאות בחיפה, רק 9% מכלל הסטרטאפים שקיימים במדינת ישראל,

4%. 4%, סליחה, הפרזתי בפי שניים וחצי. רק 4% מכלל הסטרטאפים נמצאים בעיר הזאת. בגלל החוזק של העיר מבחינת היכולות, כולל האקדמיה שקיימת, בתי החולים שנמצאים באזור, והמערכת האקוסיסטם, המערכת הסביבתית שקיימת בחיפה כמטרופולין - - אז החלטתם לעשות את זה.

זה מה שאמר שי באב"ד. זה מה שאמרה הממשלה. הוועדה בראשותו, אני מתכוון. לא, זה מה שאמרה הממשלה. הממשלה, כן. ואז הממשלה שלחה את מנכ"ל משרד האוצר להקים ועדה לנושא. בדקתי את זה גם אם אפשר בחיפה, האם העירייה יכולה, הרי העירייה היא חלק מהעניין. העירייה היא חלק מהעניין, אבל בסופו של דבר - - - לא משנה. בדקתי את זה, והתברר לי שראשת העיר יכולה להיות שותפה לעניין הזה, ואני חושב שזאת תוכנית טובה. למרות שחשוב לנו לציין שזה יהיה הליך מכרזי פתוח. ברור לי, אין לי ספק בכלל. אבל בדקתי האם זה באמת יכול להיות, אז התברר לי שראשת העיר יכולה לקדם את העניין הזה, ואני חושב שזאת תוכנית טובה. אם אפשר להגיד למנכ"ל משרד האוצר שאני מברך אותו על כך שהוא הכין תוכנית, וראשת העיר תוכל לבצע את זה. מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. רגע, צריך להקריא. ואולי תגיד את הסכומים.

לקרוא עכשיו את הכול? חיפה זה 25 מיליון שקל על פני ארבע שנים, ובמעבדה בבאר שבע

מדברים על 16 מיליון

15. 15 מיליון שקל. חולקים על פני המשרדים. שמחולקים על פני כמה משרדים גם כן לתקופה של שנתיים.

גם רוביק דנילוביץ הוא פרטנר טוב בעניין הזה. מה לוחות הזמנים? איך זה עובד בחיפה? בחיפה בעצם יש מישהו - - - ? הליך מכרזי. ברגע שתאשרו וזה יפורסם ברשומות אנחנו נצא בהליך מכרזי פתוח לכולם. יפה.

אותו דבר. גם הליך מכרזי מייד אחרי הפרסום. מייד אחרי הפרסום ברשומות. תקריא. "תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית) (תיקון), התשע"ח 2018 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15לו(ג) לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 1984, לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת של מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: תיקון סעיף 1 לתקנות בתקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), התשע"ח 2018 (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 1, (1) בכותרת, בסופה יבוא "לפי מסלול הטבה מספר 22"; (2) בתקנת משנה (ב), במקום "בתקנות אלה" יבוא "בתקנה זו". הוספת תקנות 2 ו-3 אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא: "מתן העדפה אזורית לפי מסלול הטבה מספר 29 2. על הטבות לפי מסלול משנה א' מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הפינטק והסייבר, של מסלול הטבה מספר 29 של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית, תינתן העדפה אזורית להקמת מעבדה בתחום עיריית באר שבע. מתן העדפה אזורית לפי מסלול הטבה 38 3. על הטבות לפי מסלול הטבה מספר 38 של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, קידום יזמות טכנולוגית

תינתן העדפה אזורית לקידום היזמות הטכנולוגית בתחום עיריית חיפה.". אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה משה כחלון שר האוצר אני רק אגיד, בהערת השוליים מס'

בגלל שהתקנות בזמנו עדיין לא עודכנו כשיצאנו לתהליך, אז יש לנו כבר את הערת השוליים, מראה מקום של הפרסום ברשומות. להקריא אותו או שזה מיותר? לא, בסדר.

מי בעד אישור התקנות כפי שהוקראו?

אצביע איתך מחמת הפרגון.

זה דבר מעולה. פשוט לא הייתי מספיק קשובה. מי נגד? מי נמנע?

תודה רבה לכם.